אנחנו עשינו הסתייגות לסעיף 1, ואנחנו עוברים להסתייגויות - - - רגע, אסף, כולם קיבלו את ההסתייגויות? ישראל ביתנו אלי, אתה הצגת את ההסתייגויות?

אני אשמח להציג את זה ואני אעשה את זה זריז. אבל סליחה, מה זה אומר? מציגים את כל ההסתייגויות יחד?

הצעתי את זה קודם, אבל עוד לא הצגתי את זה כהסתייגות, אז אני מבקש להציג את זה עוד פעם. תעשו את שלי. זה יהיה יותר מהר. אנחנו התחלנו את הישיבה. חבר הכנסת אבידר, בבקשה. אנחנו הצגנו פה רשימת הסתייגויות. אני אומר בהנמקה כללית, אני רוצה לתת הצדקה כללית לכל ההסתייגויות. אני לא מאמין בחוק הזה, אני לא חושב שהחוק הזה צריך לצאת. ההסתייגויות שיש פה הן הסתייגויות ענייניות, אני מבקש להעלות את זה להצבעה אחת ולחסוך את הזמן היקר של חברי וחברות הוועדה.

אבל אלי, יש לכם הסתייגויות שאתם העליתם, אתם מבקשים לצרף אותן להצעת החוק,

צריך לדון בהן בוועדה. אם ההסתייגויות לא מתקבלות בוועדה, הן עוברות למליאה.

אז אתה צריך להציג את זה. קדימה. אתם רוצים אחת-אחת? אין שום בעיה. אני הצעתי שנעלה את זה כבאלק אחד, נעשה דיון כללי בהנמקה כללית של כל ההסתייגויות. אתם רוצים שנעשה אחד-אחד?

אבל אם הוא מציג הסתייגות - - - לא, אבל זה צריך להגיע למליאה אחר כך. השאלה היא אם אנחנו יכולים בדיון בוועדה להציג את זה

ולשמר את הזכות להצביע בוועדה אחת-אחת. כך זה במליאה. נראה לי בעייתי.

בואו, זה יהיה קצר. סעיף 1, אפשר להמשיך?

יש בעיה. הנימוק של ההסתייגויות הוא לפי סעיפים, נכון? ההסתייגויות הן לפי סעיפים, אז את רוצה שכל סעיף? - - - אנחנו עוברים סעיף, כל אחד מציג את ההסתייגויות שלו. יש פה הסתייגויות ל-20 סעיפים, והוא אמר שהוא רוצה לנמק נימוק אחד אחוד. זה לא ילך, צביקה. בוא נתקדם. כשהוא אומר סעיף 2(א) יימחק וסעיף 2(א)(2) יימחק, הנימוק הוא אותו נימוק,

כן, הנימוק הוא אותו נימוק. הנימוק לגבי כולם.

בואו נעבור אחד-אחד, זה יהיה מהר. בסעיף 1א להצעת החוק, לאחר המילים: "מתן אפשרות", יבוא: "לממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת", ולא רק "יבוא לעיון הוועדה, אלא לאישורה. רגע, סליחה.

אני לא מבין את הטכניקה של הדיון.

כמה

היושב-ראש? אני רוצה לשמוע את סגן השר בנושא שב"כ. ברשותך, סגן השר ביקש עוד בדיון הקודם, אבל - - - אני חושב שזה לא מכבד את סגן השר אם רק חברי אופוזיציה מקשיבים לו. יואב, כל החברים מהקואליציה - - - אז תחכה.

אפשר לחכות, אבל אני הייתי בישיבת סיעה ואני יצאתי הרגע למרות שישיבת הסיעה לא הסתיימה כי רציתי לבוא לפה כי הבנתי שזה מתכנס. עדיין הם יושבים עם ראש הממשלה בישיבת סיעה, אני חושב שגם כחול לבן באותה סיטואציה. אז בוא נדחה את זה. בוא נצביע או נדחה.

בכל זאת, מפאת דחיפות החקיקה כפי שהציגה הממשלה,

אם דחיפות, בוא נצביע. סגן השר ביקש להציג את הדברים. בבקשה, אדוני. לא, אם זה דחוף, בוא נצביע. חבר הכנסת שטרן, אני לא מבין. עד עכשיו ניהלנו את העסק בנינוחות.

אז בוא נצביע. שמעתי אותך. לא אימצתי את המלצתך. ביקשתי מסגן השר להציג את דבריו. שטרן, דברי חכמים בנחת נשמעים. אני חייב לומר - - - רק אם אתה חייב. אני לא חייב, אלי. יואב, התגעגענו, יואב. אני שמח.

אתה רואה, בגלל זה אני אוהב להגיע לפה. האמת היא שזה קצת מעליב, יואב. זה גם לא יפה.

אתה לא נותן לי לדבר. לא, זה גם לא יפה מה שאתה עושה.

היית חבר בוועדה, לא נפרדת כמו שצריך. פתאום אתה בא לנו כסגן שר? קודם כל, נפרדתי כמו שצריך. אתה יכול לשאול את כל הצוות. פתאום אתה בא לנו כסגן שר? בלי הודעה?

יש משהו אחר, אמיתי יותר, יואב. מה לצייץ?

אני אגיד לך מה הבעיה. אתה לא באת לשמוע אותנו.

א', לא נכון. אני גם באתי לשמוע אתכם. יואב, אני ממליץ לאדוני שתשב פה. ככה המצלמה תיתן שוט - - - לא, אבל אז אתה יכול להדביק אותי. בלי מסיכה אתה יכול להדביק אותי. ככה אני רק בחצי טווח של אלעזר שטרן. אל תדאג, מותק. אל תדאג - - - רק תדע שלא מדובר בכלל באירוע בריאותי - - - בדיוק ככה. הצעיר הזה עוד לא התחיל להיות בכנסת, הוא מתיישב מול מצלמה. בוא, בוא, יואב. בוא שב פה. אני מציע שאפשר להחליף לחבר הכנסת אלי אבידר את השם לפרופסור לס. לַס, לֶס, לַס.

אני מקבל את זה ולכבוד, ואני מציע להחליף את השם שלך: סגן שר הבריאות בנושא שב"כ.

עדיף מאשר להיות ראש השב"כ לענייני בריאות. אני עומד על כך,

שתשמור על זכותי לדבר, כי אני לא מצליח.

אנחנו פשוט רצינו קצת למשוך את הזמן ולהוריד את הלהבות. בבקשה, אדוני סגן השר. עכשיו ברצינות. עכשיו ברצינות, חברים, כי הנושא הזה מאוד רציני. אני פשוט מודה שההתלוצצות קודם כי כולנו חברים וזה סך הכול לגיטימי שיהיו דעות שונות וזה בסדר גמור.

אנחנו בשיח מאז שהממשלה אישרה בישיבתה להעביר את זה לקריאה שונה, וקריאה ראשונה שעברה לדעתי

שאנחנו רואים את הכלי הזה כבעל חשיבות גבוהה, דחיפות ונחיצות גבוהה מאוד. זאת אומרת, נכון, אפשר גם בלי.

אפשר גם בלי חקירות אפידמיולוגיות, אפשר גם בלי אשפוזים בבתי חולים, אפשר בלי הרבה דברים. זה אחד הכלים המשמעותיים וזה הוכח גם בגל הראשון כאחד בכלים המשמעותיים שעזרו למדינת ישראל להתמודד עם התחלואה. אני מניח שאתם תעשו את הדיונים שחלקם,

היו בוועדה הזו. אני כחבר ועדה הייתי שם.

אני יודע שהיו גם אז דעות חלוקות. אני מודה, פה אתה יכול להגיד שאני עקבי כמו שאתה עקבי, שאני הייתי באותה עמדה שהייתי גם לפני שהייתי בתפקידי סגן שר הבריאות, והערכתי וחשבתי שנכון להשתמש בכלי הזה. לאחר שהחוק עבר, להבנתי לאור השאלות הכבדות שהוא מעלה, שחברי האופוזיציה מיטיבים להציג אותה ויש פה ניגוד מבנה בין הדחיפות שאנחנו רואים לחקיקה הזו לבין הצורך המרכזי להעמיק בשאלות של חברי האופוזיציה, אולי גם קואליציה. אתה יודע מה, אין מה להפריד חברי הכנסת,

ואז מתעוררת השאלה, ופה תעדכן אותי היושב-ראש, מה אתם החלטתם, איך מאזנים בין הצורך המרכזי בחקיקה מהירה ולאפשר את הכלי הדחוף לטובת מלחמה בתחלואה מול הצורך של חברי הכנסת אמרתי כולם,

אני לא מפריד פה בין קואליציה לאופוזיציה לקיים את ההליך הכי יסודי ורציני שרוצים לעשות, וברור שיש פה פשרה אם אנחנו משלבים והולכים בשתי הדרכים, כי אם נחליט ללכת פסע אחר פסע, מהר זה לא יהיה וזה לא יענה על צורך הדחיפות של משרד הבריאות.

ואם נחליט לעשות את זה הכי מהיר שאפשר, לא נעלה על הצורך של חברי הכנסת. אז אני אשמח לשמוע ממך,

איפה זה נמצא כרגע מבחינתכם. על פי הצעת החוק כפי שהונחה לפני הכנסת ואושרה בקריאה ראשונה, הכנסת התבקשה להסמיך את השב"כ לתת מענה בשני הסדרים עיקריים.

בהסדר מצומצם שדומה או פחות או יותר זהה לאותו הסדר זמני שנתנו עד הפעם האחרונה,

שימוש בכלי השב"כ למקרים חריגים ויחידים, והסדר מרחיב, נגדיר אותו, שימוש ללא הגבלה - - - והכול כדי לקטוע את השרשראות. יפה עשתה הממשלה שאת המעבר - - - יואב,

אתה רואה את היתרון של צביקה? אין לו ישיבות סיעה. יפה עשתה הממשלה - - - עוד לא ראיתי אף פעם שסגן שר בא לקבל דיווח מהוועדה. מה קורה פה? כן, לא הבנתי. אתם סוברניים לחלוטין. באתי לשאול מה אתם - - - למה לא שאלת אותו בהפסקה? יש לו הרבה זמן.

אנחנו רוצים להגיע למליאה, רבותיי. יש הצבעות אי אמון - - - מתי ישיבת הסיעה שלכם, של יש עתיד? הסתיימה עכשיו. מתי היא התחילה?

לא זוכר. האם אתה יכול לברר לי?

אלה פרטים שאנחנו לא יכולים - - - אתה, אן לך מה לעשות. אתה, אין לך סיעה. לא, לא.

התברר לי שהישיבה שלכם

ועודכנתי בוועדה

אתם אמרתם - - - אני אמרתי? אתם הודעתם - - - אני הודעתי? אתה ואורנה ברביבאי - - - אני הודעתי? אורנה ברביבאי. אז תדבר עם אורנה. מה אתה רוצה ממני? היא עדכנה את הוועדה שהישיבה מתחילה ב-14:00,

אז מה אתה רוצה ממני? אני מדבר איתך על מה שיועז הנדל עשה? וזה מאה אחוז של הסיעה.

לא, אז אני ביקשתי לשאול אותך מתי זה התחיל. זה הדיון? בעיניי זה חלק מהדיון. בעיניי לא. חלק מההגינות של הדיון, חבר הכנסת שטרן. אני לא מצליח להבין אותך. אני אמרתי לך מתי ישיבת סיעה? הסברתי לך. הצהרת עכשיו לגבי למי יש ישיבת סיעה ולמי אין ישיבת סיעה.

אני ציינתי שהגיע מידע לוועדה - - - אז תבדוק אותו.

אני אומר שהוצגה פה אמירה שאינה אמת באשר לשעת התחלת הישיבה שבגלל זה אין - - - אלעזר בעונש פשוט, אסור לו להיכנס לישיבת סיעה שבוע. הוא דיבר לא יפה ל - - - קודם כל, הצחוקים והקטעים אלעזר שטרן, אתה נציג ציבור, אתה נמצא בוועדה, אתה משודר. אני שואל אותך באשר לסדרי דיון שאתם מציגים - - - צביקה, אני שואל אותך מתי הייתה לכם בפעם האחרונה ישיבת סיעה.

אתה רוצה נציג ציבור? אתם משקרים את הוועדה. אתה גונב מהציבור.

אתה גונב מהציבור. אתם משקרים - - - יש לכם אפס בסקרים - - - שמעתי,

גנבת את הכיסא הזה.

מה אתה רוצה עכשיו? לא כדאי לך להתחיל עם זה. עכשיו, אני - - - אל תתחיל. לא אמרתי לך כלום.

הצגתם שקר לוועדה.

אני בתור יושב-ראש ועדה - - - אני לא הצגתי.

אני לא הצגתי. אז בשביל זה ביקשתי לשאול אותך.

אפס בסקרים - - - אני מבין אותך יפה מאוד. ברחת ממפלגה בשביל לקבל את הכיסא. אל תשאל אותי. ואחרי שדימגגת את זה. נגמר הדיון. אתה לא תקבע אם כן נגמר הדיון או לא. והחיוך שלך, המבוכה, - - איזה מבוכה? - - לא יכסו על התנהלות לא נאותה, ואני אפנה לוועדת האתיקה בנושא הזה.

אני אפנה לוועדת האתיקה.

הדיון מצולם.

ואנשי יש עתיד שביקשו לעצור את הדיון בטענה שהישיבה שלהם מתחילה ב-14:00 כשידעו שהישיבה מתחילה ב-14:30 כדי להטעות את הוועדה, זאת התנהגות לא אתית.

תודה לי?

אתה מדבר תודה לי? עכשיו תן לי לענות, בבקשה, לסגן השר.

תן לי לענות לסגן השר. חברי יש עתיד אמרו, אנחנו נברר בדיוק. אבל אני מציע שנדבר על התרבות של המפלגות. אני בעד הדיון הזה. אני מציע שתיתן לי להמשיך, בסדר?

ועדת האתיקה תברר את הנושא.

כי אצלי בוועדה אתם לא תעשו צחוק. אצלי בוועדה אתם לא תעשו צחוק ואתם לא תשקרו

צביקה, כל המקום שלך הוא בשקר. אתם לא תשקרו. אתה יושב על הכיסא הזה בזכות שקר וגניבה וסחיטה. אני מזהיר אותך פעם ראשונה.

אתה לא תצווח כאן ואתה לא תתנפל כאן, ואתם תגידו אמת לוועדה. אתם לא תטעו את הוועדה. למה, אתה אמרת למצביעים שלך אמת? אל תתחיל איתי, לא כדאי לך. אתה לא תשקר את אנשי הוועדה - - לא כדאי לך. - - בהליכי התנהלות כאן.

מאוד מצחיק, חבר הכנסת שטרן.

ברור שזה מצחיק. הוא לא רוצה להתקדם - - - בכל מקרה אנחנו נמשיך. כפי שאמרתי לך, הצגתם שני הסדרים, אחד מצומצם ואחד מרחיב. כדי לעבור בין ההסדר המצומצם ולהסדר המרחיב, קבעתם מנגנון שעל פינו נראה מנגנון ראוי ונאות שבו יש צוות שרים שדן בנושא, מתייעץ עם גורמים רלוונטיים ומקבל את אותה החלטה באישור הוועדה. עם חקיקת החוק, הבקשה שלכם הייתה להתחיל עם ההסדר המצומצם.

כך הצעת החוק כפי שמונחת לפנינו. היו לנו על זה הרבה שיחות מאז. שמענו ממשרד הבריאות שיש כוונה להתחיל כבר בהסדר המרחיב,

גם היועץ המשפטי לממשלה כשישבנו בישיבת הממשלה, אמר שהכוונה להתחיל מידית בהסדר המלא. כך לא עברה ביום רביעי הצעת החוק.

ואני ביקשתי לברר בצורה מפורשת מי קיבל את ההחלטה. לא יכול להיות שהממשלה קיבלה החלטה להתחיל את החלק השני - - - אז אני אומר לך במפורש. זאת הייתה החלטת ממשלה? החלטה מפורשת, כן. אז ביקשנו ממשרד הבריאות להציג בפנינו את החלטת הממשלה. יש את הפרוטוקול אולי.

אז אני מבקש. אני הייתי מזכיר הממשלה, אני יודע מה זה פרוטוקול ואני יודע מה זה החלטה. אני פעם ראשונה שומע, אחרי כל השיחות שניהלנו - - - אבל רגע, אני רוצה לסיים. בבקשה. בהמשך לשיחות שלנו ובהינתן העובדה שאנחנו צריכים לקיים דיון מהיר, אך לא חפוז, ובשים לב לבקשה שלכם עוד הערב כלי, הסדרנו או הצעתי הסדר שמאזן בין אינטרס אחד בסיסי של הציבור, זה לאפשר לכם כלי מידי היום בערב, כלי שיאפשר לכם להפעיל את כלי השב"כ כאשר יש חריגה מעל 200 נדבקים ביום. אבל גם למתווה הרחב. לא, לא למבנה הרחב. בכל מקום שבו החקירה האפידמיולוגית איננה עומדת באפשרות או איננה נותנת מענה ראוי לצורך, ובהינתן היקף חולים רחב מעל 200 איש, אתם יכולים להשתמש בכלי. אותו הסדר יהיה הסדר זמני עד שנדון בהסדר השלם,

שנותן לכם את האופציה לפעול באמצעות כלי השב"כ ללא הגבלה. והוספנו עוד שסתום, בהינתן שישנה קטסטרופה, וההתפרצות היא מעבר למה שמצופה, יש לכם אפשרות באמצעות אותו מנגנון שקבעתם בחוק, להגיע לוועדה ולבקש לשנות את תנאי הפעולה של הכלי. זה ההסדר המוצע לזמן קצוב של עד שלושה שבועות או עד סיום הדיון בחקיקה, לפי המוקדם ביניהם. הוא מאזן בצורה סבירה בין הצורך לקיים דיון בהיקף מלא על כל אותם מאפיינים שהחוק מעורר, לרבות הקשיים והאתגרים שמציבים בפנינו. ומצד שני, נותן לכם כלי עבודה באופן מורחב מעבר למה שביקשתם ביום רביעי. לא רלוונטי.

יכול להיות שלא רלוונטי, אבל זה מה שעבר בקריאה ראשונה, ומאזן בין הדברים. אני יכול להתייחס? כן, בבקשה. שאלת הבהרה אחת. יש את המסלול הראשון, שאני מקבל. יכול להיות שזה מה שהתבקש בקריאה הראשונה. זה לא מה שהיה בשיחתנו. זה לא מעניין. אני אומר ברצינות. ברגע שמדובר על מקרים כאלו או אחרים כשאין לנו שיתוף פעולה ואי אפשר לעשות חקירה אפידמיולוגית, לא מעניין אותי, לא בשביל זה אני צריך את הכלי. אני צריך את הכלי בשביל המספרים הגדולים. אמרתי את זה אלף פעמים. אתה יודע את זה. ולכן יש לכם את הכלי מעל 200 איש. אז אני רוצה להבין ושיהיה ברור, כי אתה אומר לי שיש לך רק את מסלול אחד.

לא, לא. הסברתי. לא, לא הסברת לי טוב. זו השאלה הממוקדת שלי. זה גם מוצג בכתב וזה דין הפיצול. מעל 200 נדבקים ביום, יש לכם - - - יש לנו אפשרות ללכת למנגנון שרים ולקבל - - - לא, לא צריכים ללכת למנגנון שרים.

הוא קיים ישר? יש לכם על כל מספר שהוא מעל 200. אם אתם תרדו מ-200, אתם תחזרו למנגנון של חקירות אפידמיולוגיות. ואם זה לא מספיק, אז - - - אז אני חוזר רגע,

רגע, יש שאלה אחרת. השאלה היא מה אתה עושה אם יש לך מעל 200? האם אתה יכול לחקור את המקרה ה-191? אני אגיד לך איך אני רואה את זה. לכלי הזה יש שני יתרונות. רגע, רגע. אני רוצה לעצור. אנחנו עכשיו בשעה 16:30. אנחנו יכולים לקיים דיון עד 17:30. יש לנו הסתייגויות - - - בוא נתמקד בנושא הזה. לא. אני מציע כזה דבר: תן לנו להצביע על ההסתייגויות, ולפני שנצביע על החוק - - - יואב, קיבלת את מה שאתה רוצה, ועכשיו אתה טוחן לנו את - - - תן לנו להתקדם.

אני לא הבנתי עוד. תן לי רגע להסביר. קיבלת את מה שאתה רוצה.

אני לא יודע. אני רוצה לשאול ולהבין, כי אם בסוף אני אעשה הסכמה ואמצא את עצמי לא עם מה שאני רוצה,

מה זה תעשה הסכמה? אתה יכול למנוע את זה? אני יכול לשאול אותך שאלה רגע? המפקד שלי, תגיד לראש הממשלה שהצלחת. אני רוצה להבין מה אתם הולכים לעשות.

תן לי רגע לבדוק את זה. קיבלת את הנוסח המרחיב, כמו שהוא אמר לך. בכל מקרה זה נוסח זמני. בסדר. אני אסביר איך אני משתמש בזה.

אני חייב לציין שהממשלה רצתה להשלים את כל הדיון המלא ולעשות את זה מהר. הבנתי שאתם מתנגדים. עכשיו אנחנו בונים מנגנון שיאפשר לנו אם אנחנו מעל 200 נדבקים ביום, כל הכמות שמעל 200, להכניס למנגנון השב"כ ולקבל בידודים אוטומטיים כדי לעצור במסה את שרשראות ההדבקה.

יואב, מעל 300 יש צ'יפים ביד. קדימה, בוא נתקדם. רגע, אלי, שנייה.

אלי, זה לא מכובד. אלי, אני לא דיברתי עד עכשיו.

אני מבקש ממך כמה דקות לתת לי.

מנגנון השב"כ נותן לנו שתי יכולות, יכולת אחת זה לטפל במספר מאוד גדול של נדבקים בצורה - - - רגע,

זה לא אוטומטית מעל 200. לפי הנוסח, לגבי יתר החולים יחליט משרד הבריאות על ביצוע חקירה אפידמיולוגית או על הסתייגות בשירות לבצע - - -. זה לא אוטומטי. אז אני אסביר, ניצן. בגלל זה אני פה וחשוב לי להגיד מה אנחנו רוצים לעשות. תשמעו מה אנחנו רוצים ותנו לי לדבר, אז נצליח להתקדם. אני רוצה להסביר עוד פעם למה אנחנו רוצים את הכלי הזה. יש לו שני יתרונות. יתרון אחד זה הנושא של השלמה לחקירה אפידמיולוגית. מה אני מנסה להגיד? אנחנו עושים חקירה אפידמיולוגית, סיימנו אותה, הכנסנו אנשים לבידוד. כשמפעילים את כלי השב"כ, על זה הוא מוצא עוד אנשים שצריכים להיכנס לבידוד שאנחנו לא עלינו עליהם בחקירה האפידמיולוגית. בגל הראשון, נתונים שאני מכיר, הם סביב 30% אנשים שהתגלו כחולים בעקבות בידודים רק בזכות השב"כ. זאת אומרת, אנחנו הגדלנו את יכולת עצירת המחלה ב-30% בזכות הכלי שלי השב"כ כשזה עבד משולב. זה נושא אחד. נושא שני, שזה הנושא המרכזי שבגללו אמרנו את המספר 200. מספר 200, גם הוא מותח מאוד את היכולות של משרד הבריאות, והיום יש לנו אירוע של 400,

ואני לצערי מפחד שבעוד שבוע נהיה עם 1,000 נדבקים. אין לנו את היכולת להשיג את כוח האדם בקצב הנדרש. המחלה משיגה אותנו. אז לפחות כמענה ראשוני, ולכן זה המסלול הרחב, היושב-ראש.

מה שביקשת קיבלת. אני אומר לך את זה בשורה תחתונה. השאלה היא אם אנחנו נעמוד בזמנים. אז אני רוצה להגיד דבר אחרון.

חברי האופוזיציה, מה שביקשתי קיבלתי., אני רוצה להתייחס לזה ואז אני מסיים. אני לא אמרתי לך.

אבל אני אמרתי לך לשאול את השאלה, בגלל שהשאלה הזאת, אני לא יודע - - - יש פה עניין של פייר פליי גם בין האופוזיציה לקואליציה. אם אתם אומרים לנו, עכשיו אנחנו עושים לכם פיליבסטר, ו-80 הסתייגויות על הדבר הזה, ולא נותנים לי כמשרד הבריאות את הכלי הזה למחר בבוקר. אז עזוב אותי,

תעשה חקיקה מלאה, שייקח שבוע, שייקח ארבעה ימים, לא אכפת לי - - - מסכימים. מסכימים. אם אתם עושים פיליבסטר על כלי שאני צריך למחר בבוקר למגר את ההדבקה, אז אני לא צריך עכשיו להתחיל לריב עד שמונה בבוקר. צביקה, אנחנו מקבלים את ההצעה שלך. צביקה, אנחנו מסכימים.

אני מבקש להמשיך בהסתייגויות. לסעיף 1א יש לנו הסתייגויות? אני כבר נימקתי. היושב-ראש, אני לא רוצה להפריע. אם אתה רוצה להשאיר אותי פה לשאלות או משהו,

ואם לא, אני הולך. יש לך פה נציגה, נכון? יואב, אני אמרתי לך רק דבר אחד. אני אומר את זה אליבא דמה שאתה רוצה. תשאל גם את היועצת המשפטית. אני לא בטוח שהנוסח הזה רק צריך לשאול את הייעוץ המשפטי. כשאתה אומר מעל 200, אני לפחות נשארתי בדיון הקודם עם שאלה פשוטה, האם זה אומר שאתה יכול להפעיל את המכשיר על 201,

או גם על 152 בגלל שיש לך כבר יותר מ-200? אני אשאיר 200 - - - אל תשאל אותי.

הינה, הינה. אנחנו בהבנה מלאה עם סגן השר. ב-200 הראשונים יטפלו אפידמיולוגית, למעט כמובן אם יש אירוע - - - מענה. ומעל זה יש זה. מאוד פשוט. לא הבנתי, יואב.

אני מבקש לדון בהסתייגויות כי לא יהיה לנו זמן. אנחנו את הדיון העיקרי נעשה - - - אני רציתי את זה מלא, אבל לא נתנו לי. לא נתנו לי.

אני רציתי את זה מלא. תעשה הסתייגות - - - סעיף 1א - - - היושב-ראש, זה לא סביר שאחרי דיון שבו מוצגים נתונים, מבהירים לך שהכלי של השב"כ נותן 34%. המחקר האפידמיולוגי נותן 10%. תאמין לי 34 זה יותר מ-10. אז מה ההיגיון שלנו ללכת מה-201?

תוסיף הסתייגות ממספר ראשון ונראה מה המליאה תחליט בהסתייגות. אם אי אפשר לעשות את זה בהבנה עם האופוזיציה, נלך על זה בכסאח. אין ברירה אחרת.

אבי, אתה רגיל מ-2002. הכול בסדר. אנחנו בחודש איחור, ואתם רוצים עכשיו למשוך את זה בעוד שבוע כדי שהמספר של הנדבקים יעלה ממוצע של 400 ל-600, ואז - - - - - - בחייך. איזה זלזול. אבי, לא אנחנו לא בודקים את המטוסים שנכנסים לישראל.

לא אנחנו. הכלי של השב"כ לא עובד על החוזרים מחו"ל. אתה צודק, הכלי של השב"כ. החוק שהבאת ב-2002. אנחנו אוכלים אותו עד עכשיו. אם היית קורא את החוק, היית חוזר בך. האמן לי שלא קראת את החוק. הסתייגות לסעיף 1א, בבקשה. הציע חבר הכנסת אבידר לתת הסתייגות אחת כללית לכל - - - לנמק את כל ההסתייגויות - - - לנמק נימוק אחד, בבקשה. לא הבנתי מה אמרת. זה לא חל עלינו.

הוא יכול לעשות הסתייגות אחת - - - הוא מדבר בשם עצמו.

הוא מדבר לא בשם עצמו, בשם ישראל ביתנו. וישראל ביתנו לא עם מרצ כרגע. הטיעון הכללי לגבי העניין הזה אנחנו לא מאמינים בחוק הזה, לא מאמינים בצורך שלו. אנחנו חושבים שלא צריך אותו, אנחנו חושבים שהממשלה הייתה צריכה לעשות דברים הרבה לפני שנוגעים בחירות האדם.

זה הטיעון הכללי. וכרגע אני מציע שהייעוץ משפטי יקריאו אחד אחד את ההסתייגויות ואז נצביע. אתה מנמק את ההסתייגויות? אני נימקתי כללית. עכשיו את תקריאי אותן ונצביע. או שאת רוצה שאני אקריא? ההסתייגויות הן של חברי הכנסת. את רוצה שאני אקריא? כן, בהחלט. בסעיף 1א להצעת החוק, לאחר המילים: "מתן אפשרות", יבוא: "לממשלה, באישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת". מי בעד ההסתייגות הזאת? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. ההסתייגות נדחתה. הסתייגויות של יש עתיד-תל"ם.

כן. בסעיף 1א, במקום "מתן אפשרות להסמיך את שירות הביטחון הכללי", יבוא - "להסמיך את הממשלה להורות לשירות הביטחון הכללי". מי בעד ההסתייגות? אבל מישהו הסביר אותה?

מי נגד ההסתייגות? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. שטרן, את הסעיף הבא תגיד אתה. הסתייגות ל-1(א)2 של יש עתיד-תל"ם. בסעיף (א)2 להצעת החוק, לאחר המילה "הממשלה", יבוא "באישור מליאת הכנסת". מי בעד ההסתייגות? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. ההסתייגות נפלה. לסעיף 2(א)?

להצעת החוק - יימחק. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. ההסתייגות נפלה. סעיף 2(א)(2) להצעת החוק - יימחק.

מי נגד?

בסעיף 2(א)(3) להצעת החוק, במקום המילים: "על 200", יבוא: "על 100". מירי, האם אנחנו יכולים לעשות את ההסתייגויות לפי סיעה? כן, בהחלט.

לא יכולים על באלק שלם - - - לא על באלק, אבל הסתייגות-הסתייגות. אין בעיה, לחזור סעיף 2,

ואחרי זה הסתייגויות יש עתיד - - - בהחלט. זה יהיה לנו יותר נוח. בבקשה. בסעיף 2(א)(3) להצעת החוק, במקום המילים: "על 200", יבוא: "על 100". מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. בסעיף 2(א)(3)(א)

יבוא: "לגבי 100". מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. בסעיף 3(ג) להצעת החוק, בסופו יבוא:

בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. נדחה. סעיף 4(א) להצעת החוק - יימחק.

מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה.

סעיף 4(א)(1) להצעת החוק - יימחק.

מי נגד?

בעד, 3 נגד, 5 לא אושרה. סעיף 4(א)(2) להצעת החוק - יימחק.

מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. נדחה. סעיף 4(א)(2)(א) להצעת החוק - יימחק. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. נדחה. סעיף 4(א)(2)(ב) להצעת החוק - יימחק. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. נדחה. סעיף 4(ג) להצעת החוק - יימחק.

5 לא אושרה. נדחה. הסתייגות 14: בסעיף 5(ג) להצעת החוק, במקום המילים: "תישלח בסמוך להעברת הבקשה

יבוא: "תישלח לפני העברת הבקשה לקבלת סיוע, כך שהחולה יוכל להספיק לערער על הגשת הבקשה כאמור.

מי בעד? מי נגד?

4 נגד, 5 לא אושרה.

הסתייגות 15: סעיף 6 להצעת החוק - יימחק. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 לא אושרה.

הסתייגות 16: בסעיף 7(א) להצעת החוק, בסופו יבוא: "הודעה כאמור תימסר תוך שלושה ימים מגילוי הממצא". מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 לא אושרה.

בסעיף 7(ג) להצעת החוק, במקום המילים:

הצבעה בעד, 4 נגד, 6 לא אושרה.

הסתייגות 20: בסעיף 9(א) להצעת החוק, במקום המילים: "על ידי היועץ המשפטי לממשלה", יבוא: "על ידי וועדת החוץ והביטחון של הכנסת".

מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 לא אושרה.

בסעיף 9(ג) להצעת החוק, בסופו יבוא: "ולא יאוחר

פלוס אני מעלה טענת נושא חדש על סעיף 22א. מה זה סעיף 22א? סעיף 22א שנכתב בו: ראש ממשלה רשאי בצו, לאחר שהונחה בפניו המלצת צוות השרים, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לשנות את התוספת לטעון שזה נושא חדש. היועצת המשפטית, המלצתך? אנחנו יכולים להמשיך בהסתייגויות?

בואו נמשיך בהסתייגויות, ואני תיכף אתייחס לנושא חדש. מירי, אבל תסבירי ליושב-ראש במה מדובר. תיכף, רק שנייה. בואו נמשיך בהסתייגויות ותיכף אני אתייחס. יש עתיד-תל"ם, בבקשה. הקראנו שתי הסתייגויות, ואפשר לעבור לשלישית. הסתייגות מס' 3, אורנה, בבקשה. בסעיף 2(א) להצעת החוק, לאחר המילה "בסעיף 4", יבוא "ולאחר שהופיעה בפני מליאת הכנסת והציגה שאין חלופות אחרות לעניין". מי בעד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה.

בסעיף 2(א)(3), במקום "200" יבוא "300", מספר חולים כתנאי לשימוש בכלי. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה.

בסעיף 2(א)(3)(א), במקום "200" יבוא "300". מי בעד? מי נגד?

בסעיף 2(א)(4)(ב), במקום המילים "אלא אם כן שוכנעה כי לא קיימת חלופה מתאימה להסתייעות בשירות ביחס לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה", יבוא - הציגה חלופה אזרחית לנושא וחלופה זו לא הוכיחה את עצמה".

מי נגד? הצבעה

נדחה. בסעיף 2(א)(4)(ב), לאחר המילים "צוות השרים" יבוא "וצוות המומחים".

מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה.

בסעיף 2(א)(4)(ג), לאחר המילים "של הכנסת" יבוא "ותובא להצבעתה".

הצבעה בעד, 4 נגד, 5 לא אושרה. נדחה. תגידו, רביזיה לא חייבים למלא כשיש בקשה?

מבקשים רביזיה, והוועדה צריכה לקבוע דיון לרביזיה. אבל בטח יהיו רביזיות נוספות ואנחנו נקבע דיון רביזיה.

אז זאת אומר שמתעלמים מהבקשה? לא מתעלמים מהבקשה. אי אפשר לאשר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית כל עוד לא נדונה הרביזיה. אז נגיע לרביזיה. נגיע לרביזיה,

אל תדאגי, רביזיוניסטים אנחנו יודעים מה זה. את בהסתייגות 9 לפי המסמך, בבקשה. הסתייגות 9: בסעיף 2(א)(4)(ה), במקום "21",

מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 לא אושרה. נדחה. בסעיף 2(א)(4)(ה), המילים " והממשלה רשאית להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת" יימחקו.

מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה.

בסעיף 2(א)(4) יתווסף סעיף קטן (ו): "בתקופה האמורה בסעיף קטן (ה), תצטרך הממשלה להציג בפני ועדת החוץ והביטחון אמצעים וולונטריים חלופיים לשימוש בכלי השירות, שיובאו להצבעתה". מי בעד? מי נגד?

לא אושרה.

בסעיף 2(א)(4) יתווסף סעיף קטן (ו): "בתקופה האמורה בסעיף קטן (ה), תצטרך הממשלה להציג בפני ועדת החוץ והביטחון אמצעים אזרחיים אחרים שיוכלו לשמש כחלופה בכלי השירות, וביניהם שימוש במידע הנמצא בחברות סלולר".

הצבעה בעד, 5 נגד,

לא אושרה.

כדי לא לדלג לסעיף אחר, עדיין יש לי התייחסויות לסעיף 2. הגיש אותן חבר הכנסת בועז טופורובסקי. בסעיף ההגדרות, תחת פרטי הבקשה - - - רגע, סליחה. יש פה התייחסות להגדרות ואחר כך לסעיף 2. אבל בזה סיימת את? - - - את סעיף 2. אני מציעה פשוט ללכת ברצף על 2. לא, תלכי ברצף לפי הנייר. אין בעיה. אז אני בסעיף 13: סעיף 4(א)(2)(ב) יימחק. מי בעד?

הצבעה בעד, 5 נגד, 7 לא אושרה.

הסתייגות 14: בסעיף 9(א)(2), לאחר המילים "ומחיקתם" יבוא "מחיקת הפרטים בנוהל כאמור, יבוצע לא יאוחר מ-7 ימים מקבלת המידע". מי בעד?

הצבעה בעד, 5 נגד, 7 לא אושרה.

בסעיף 11, לאחר המילים "(בחוק זה צוות השרים)", יבוא "ובשיתוף מומחים מהשירות, מתחום הבריאות ומהתחום המשפטי (בחוק זה צוות המומחים)". מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד,

לא אושרה.

בסעיף 12(ב), במקום "14" יבוא "7".

לא אושרה. נדחה.

בסעיף 2(א)(ה), במקום המילים "ושלא תעלה על 21 ימים והממשלה רשאית להאריך את תקופה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת", יבוא "ושלא תעלה על 7 ימים והממשלה רשאית להאריך את תקופה לתקופות נוספות שלא יעלו על 7 ימים כל אחת".

מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה. נדחה. בסעיף 14(ב) להצעת החוק, לפני המילים "בתום תקופת תוקפו של חוק זה" תבוא המילה "מיד".

הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה. נדחה. לאחר סעיף 26, יבוא פרק ו': ביטול ובו סעיף 27 ולשונו: "ככל שתמצא חלופה טכנולוגית אזרחית, העונה על הצורך המפורט בסעיף 2(א) לחוק, חוק זה יבוטל לאלתר ותחולתו תוסר".

הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה.

אנחנו נעבור להסתייגויות של מרצ? לא הגענו לרביזיה? את יכולה עכשיו לבקש. תבקשי עכשיו על כל ההצבעות.

רביזיה על החלטת הוועדה לעניין ההסתייגויות של יש עתיד.

מישהו מהליכוד קורא את ההסתייגויות של חברת הכנסת שרן השכל? מרצ, ניצן, אתה מתייחס? לא עניתם לי. מה? על בקשת הרביזיה.

אנחנו נקבע דיון רביזיה. רביזיה - - - שעה לוקחת? חצי שעה. אנחנו מניחים שיהיו פה הרבה בקשות לרביזיה. נקיים דיון לעניין כל הרביזיות. יהיו הרבה. מירי, על הנושא החדש צריך ללכת,

אבל אני אתייחס לנושא החדש לבקשת היושב-ראש בסיום - - - כן, אבל צריך ללכת לוועדת הכנסת.

אני פשוט לא רוצה לעכב את התהליך.

חבר הכנסת סעדי, אתה רצית להתייחס? אדוני היושב-ראש, בשם הרשימה המשותפת, אנחנו מבקשים להצטרף להסתייגויות שהגישו יש עתיד-תל"ם, בועז טופורובסקי וסיעת מרצ, ואני מגיש רשימה בשם כל חברי הכנסת של המשותפת. הוא יכול, לא? בוודאי שכן. זה כמו טופורובסקי. גם טופורובסקי לא חבר ועדה. כל חבר כנסת רשאי.

אני מצטרף להסתייגויות שלהם. האוזר, הבנתי שבהיעדרי דיברת בגנותי.

אני שמעתי שדיון הסיעה שלכם היה ב-14:30.

ואתם הודעתם ב-14:00 שיש לכם דיון סיעה ב-14:00.

אני אמרתי שהישיבה תמה ב-14:00. מותר לי להיערך לישיבת סיעה ב-14:30. אותו דבר בוגי יעלון אמר. אני לא ביקשתי שתאריך מעבר למה שנקבע מראש. אמרתם שאי אפשר לדון בזמן ישיבת סיעה,

אמרתי שאנחנו רוצים ללכת לישיבת סיעה ומותר לנו להיערך. אני אברר את זה בפרוטוקול. אמרו במפורש שיש ישיבת סיעה ב-14:00. לא, אבל שמעתי שקראת לי שקרנית. אני מציעה לך לחזור בך, האוזר.

אני חוזר בי. אני אברר בפרוטוקול מה אמרת - - - אני אשמח. ואז אנחנו נמצה את מה נאמר ומה הוצג. בבקשה. תודה, אדוני. קודם כל,

סיעת מרצ, רוצים להצטרף לכל ההסתייגויות האחרות של האופוזיציה. אז רגע, בוא נעשה סדר. הרשימה המשותפת מבקשת להצטרף להסתייגויות של יש עתיד

וגם של בועז טופורובסקי, שהיא לחוד. ואנחנו מבקשים להצטרף לכל ההסתייגויות של ישראל ביתנו בהתאמה. וגם של מרצ. וגם של מרצ. וגם של בועז. וגם - - - הרשימה המשותפת מצטרפת להסתייגויות של ישראל ביתנו?

אלא של מרצ? של יש עתיד ושל מרצ.

רגע, אני לא מבין. בועז זה סיעה נפרדת? לא, לא.

הוא שלנו. הוא יכול להגיש. יכול להיות.

בכנסת הזאת פתאום יכולה להיות לך עוד סיעה.

אי אפשר לדעת מה קורה.

- - - רגע, רגע.

אנחנו רוצים לדעת. המשותפת החדשה.

כי יש עתיד מגישה הסתייגויות של יש עתיד ומציגה הסתייגויות של בועז טופורובסקי. צביקה, שואלים אותך בתור מומחה לפיצולים. שטרן, היו לנו שיחות לעניין הפיצולים. אתה רוצה שאני ארחיב?

אז אני ארחיב.

אנחנו נעשה את הזה - - - אני צופה פני עתיד, ואני מניח שעוד נשוחח על הפיצולים,

בבקשה. לסעיף 1 הגדרות, אני הרי העליתי שלוש הסתייגויות והצבענו עליהן. נכון, מירי?

לפני שהייתה הפסקה, הצבענו על שלוש הסתייגויות שלנו בנושא הגדרות.

עכשיו בסעיף 2, יש פה כמה דברים מהותיים, אז אני אגיד משפט על כל דבר. אנחנו רוצים שההכרזה על הסמכת השירות תהיה בהתאם למדדי התפרצות אבסולוטיים. ולכן אנחנו רוצים להוסיף סעיף 2א(3) - - - אבל ניצן, אתה לא מתייחס לחלק שפוצל? כל סוגיית ההכרזה ב-2(ב) עד 2(ה) פוצלה מהצעת החוק. זה לא רשום לי כאן בצורה מסודרת, אז זה לגבי החלק שפוצל? לא, זה נוגע ל-200 - - - ל-200 אתה רוצה?

הסמכת השירות לביצוע פעולות כאמור לפי סעיף קטן (1) תהיה בתוקף כל עוד מספר החולים החדשים עומד על למעלה מ-200 מקרים חדשים ליום, והסמכת השירות לפי סעיף קטן (2) תהיה בתוקף כל עוד מספר החולים החדשים עומד על למעלה מ-100 מקרים חדשים ליום. ירד מספר החולים מתחת לסף האמור,

זה הנוסח שאנחנו מבקשים.

זה לפי המלצות המכון הישראלי לדמוקרטיה ומומחים. זה לא רק דעה שלנו.

אני חושבת שזה מה שאומרת הצעת החוק.

זה לא מה שאומרת הצעת החוק, אבל אולי למשרד הבריאות יש התייחסות. ההצעה נשמעת לי מעניינת. זה רק השינוי של המספר. אם אני מבין נכון, ניצן, בהינתן המספר מתחת ל-200 על פי ההצעה כפי שמונחת בפני הוועדה, משרד הבריאות לא יעשה שימוש בכלי אלא במקרה בו חקירה אפידמיולוגית לא נותנת מענה,

מה שנקרא במקרים מיוחדים ופרטניים. יכול להיות, אבל זה לא נאמר בנוסח של - - - זה כן נאמר בנוסח. הנוסח אומר שעד 200 יש להם אך ורק במקרים פרטניים, ומעל 200 יש באופן כללי. אתה רוצה שמתחת ל-100 גם פרטים ייחודיים לא יתקיימו. אני אתן לך סתם דוגמה, לפחות במקרה היחיד שעשו בו שימוש כאשר הוראה דומה הייתה בתוקף כנגזרת מחוק השב"כ, אז היה חולה שלא יכול לדבר ולא לתקשר, ועשו לו חקירה. לפי הסעיף שאתה מציע כאן, אי אפשר לעשות חקירה. אני מנסה להגביל את זה. ובאמת כשיש פחות מ-100, אז בעזרת כוח האדם - - - זה מה שאמרנו. למעט במידה קונקרטית - - - אבל היות ולא נאמר מה זה בדיוק מקרים פרטניים, אז אני אומר, מתחת ל-100 אין באמת צורך להשתמש בשב"כ. אז הינה, נתתי לך דוגמה שזאת הייתה הנורמה - - - מה, כשהנדבק הוא אילם? זאת הייתה הנורמה במשך שבועיים, מהחלטת הממשלה האחרונה ועד שהיא פגה, ועשו בה שימוש אחד. אבל

אנחנו נצביע על זה. אני חושב שזה נכון. אתה אומר לגבי מקרה כזה - - - אני הבנתי אותך, אני רק הסברתי לך ואנחנו נצביע. אתה מוזמן להמשיך. אז אתה רוצה להצביע? אתה רוצה להתייחס מהר ואז נצביע?

זה סעיף-סעיף. אז מי בעד ההסתייגות לעניין ההכרזות? מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה. ההסתייגות נפלה. הסתייגות נוספת לגבי סעיף קטן (ה), תקופת ההכרזה לא תעלה על תקופה של 14 יום. מי בעד?

הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה.

לגבי סעיף 3(א) אנחנו רוצים להוסיף: תבטל את הממשלה את ההכרזה תוך 48 שעות. רגע, באיזה סעיף? אני מתנצל מראש, זה לא הוגש בצורה מסודרת. זה בטבלה בסוף. את רואה את זה?

אבל איזה סעיף זה? סעיף 3(א). מי בעד? מי נגד?

לא אושרה.

לגבי סעיף 4(2)(ב), במקום נתוני זיהוי ייכתב שם וטלפון בלבד. אנחנו ממשיכים בטבלה, נכון?

כי אין צורך בנתוני זיהוי. שם וטלפון, זה מה שמשרד הבריאות צריך.

הצבעה בעד, 5 נגד,

לא אושרה.

יש הסתייגות כאן לגבי חיסיון עיתונאי, במקרים שזה נוגע לעיתונאים ואנחנו רוצים בסעיף 5, להוסיף סעיף קטן (ד) זה גם על פי פסיקת בג"ץ בנושאים האלה שרשימת העיתונאים המחזיקים בתעודת עיתונאי תימסר למשרד הבריאות, ועיתונאי שיאובחן כחולה בנגיף יתבקש על ידי משרד הבריאות להסכים ל העברת פרטיו בהתאם לסעיף זה, ככל שתינתן הסכמה כאמור, יופעל המנגנון בדרך הרגילה. ככל שהעיתונאי יסרב מסיבות מובנות,

שייחשפו מקורותיו והאנשים שאיתו הוא נפגש, תינתן לו שהות בת 24 שעות לפנות לבית המשפט ולקבל צו אשר ימנע את העברת פרטיו לשירות. בד בבד תיערך לו חקירה אפידמיולוגית פרטנית, והוא יתבקש לחתום על הצהרה לפיה הוא מתחייב ליידע בעצמו את מקורותיו העיתונאיים ככל שבא עימם במגע ב-14 הימים שקדמו לאבחונו. הרציונל כאן זה להגן על - - - על פי ההיגיון הזה אתה יכול לדרוש את זה לגבי עורכי דין, רופאים,

והשד יודע מה עוד.

אבל אתה לא רוצה להתייחס להסתייגות הזאת ברצינות? אתם כמו רובוטים, הא,

אין שום דיון ענייני. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה.

והיית אחרי זה נותן דעתך באשר לענייניות הדיון. בבקשה, נמשיך. לגבי סעיף 7(ג)

ולא מאוחר משלושה ימים ממועד הגשת הבקשה. אה, רגע, זה המלצת צוות הוועדה. אוקיי, נדבר על זה.

סעיף 7(ד) להוסיף סעיף נוסף אחרי סעיף (ג), נציג משרד הבריאות או מי שהוא יסמיך לכך, יפרסם אחת לשבוע באתר האינטרנט של משרד הבריאות, ללא ציון פרטים העלול להוביל לזיהויו של אדם, את ההשגות שהתבררו לאותו שבוע בעניין חוק זה. לגבי כל אחד, יפרסם את ערעור ההשגה, בירור בהשגה, ההחלטה בהשגה והלקחים שהופקו. זה כמובן נועד להוסיף שקיפות לעניין טיפול המשרד בעדכוני השב"כ והלקחים שהופקו. אנחנו פשוט רוצים שזה קצת יהיה ברור לציבור. מי בעד? מי נגד? הצבעה

לגבי סעיף 8 במקום סעיף קטן (ב) יבוא: על אף האמור בסעיף 19א(1) לחוק שירות הביטחון הכללי אני אוותר על ההסתייגות הזאת. בהמשך סעיף 8, כתוב שם לחלופין אני שוב מתנצל, זה לא כתוב כמו שצריך, אבל היה לנו לחץ. על אף האמור בסעיף 19(א)(1) לחוק שירות הביטחון הכללי, נוהל השירות לפי סעיף קטן (א) יפורסם תוך השחרת חלקים שלא ניתן לפרסמם. ההחלטה אודות השחרת הנוהל תיעשה על ידי ועדת הכנסת לענייני השירות. הנוהל המושחר יפורסם באופן האמור בסעיף 9(ג).

הכוונה היא שמה שלא צריך להסתיר ומה שלא צריך להשחיר, אז יפורסם, כדי שהציבור יידע. אין פה כל כך הרבה דברים סודיים בעניין הזה, וצריך שקיפות. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 6 לא אושרה.

עוד דבר לסעיף 8(א) אחרי היועץ המשפטי לממשלה,

ויובא לידיעת ועדת הכנסת לענייני השירות. נדמה לי שהוספתם את זה.

אוקיי, מאה אחוז. אז נו, קלעתי לדעת גדולים. סעיף 11 בעניין דיווח צוות השרים, אנחנו רוצים להוסיף סעיף קטן (ג) בזו הלשון: צוות השרים ידווח בכתב לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון אחת לשבועיים אודות התקדמות הליך הבחינה של חלופות להסתייעות כאמור בסעיף קטן (א). מי בעד? מי נגד?

5 נגד, 7 לא אושרה.

סעיפים 18 ו-19, מה שכתוב פה אנחנו לא מגישים. לגבי סעיף 19, אנחנו רוצים להוסיף סעיף קטן (8) דיווח אודות החפיפה בין מספר החולים שהתגלו על ידי חקירות אפידמיולוגיות ואלה שהתגלו בעקבות פעולות הסיוע של השב"כ. יש לנו מניעה לזה? אני שואל את משרד הבריאות. אתם מבינים את ההיגיון פה? אנחנו לא משרד הבריאות.

יצאה

ומשרד המשפטים? אפשר לחזור על השאלה? תמשיך להסתייגות הבאה. מציע חבר הכנסת הורוביץ שבאותם מקרים שבהם יש חפיפה במספר חולים בין הזיהוי באמצעות החקירה האפידמיולוגית לזיהוי כפי שנמסר לנו עכשיו במספרים שהיו - - - נכון. פשוט יש - - - אז תמתין, אני ארצה סעיף 25. כן. לגבי הוראת תחולה ביום תחילתו של חוק זה, יראו כאילו ניתנה הכרזה לפי סעיף 2(א) שתוקפה שבעה ימים בלבד. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 7 לא אושרה.

זהו. ולגבי העניין הזה - - - לגבי העניין הזה, אני הבנתי את הרעיון והוא נשמע לי הגיוני. מכיוון שאנחנו מדברים על הסדר זמני, ויש לא מעט הסתייגויות שראוי לדון בהן להסדר הקבוע, אני מציע לך לשמור את זה להסדר הקבוע. אני אעשה על זה הצבעה, אני אתנגד לכלול את זה עכשיו, אבל זה לא אומר את עמדתי באשר להמשך. מי בעד ההסתייגות הזו? מי נגד? הצבעה בעד, 5 נגד, 7 לא אושרה.

זהו, ואני מבקש רביזיה על כל ההסתייגויות.

היועצת המשפטית את רוצה להתייחס? - - - אולי נתייחס לנושא חדש.

אנחנו סיימנו בעצם את רשימת ההסתייגויות. בבקשה. מה זה נושא חדש? נושא חדש מוסדר בסעיף 85 לתקנון, והוא קובע שחבר הכנסת רשאי לטעון שסעיף מסוים שהוסף בהצעת חוק הוא נושא חדש, ולכן אין לכלול אותו בהצעת החוק. קובעות עוד הוראות התקנון שברגע שחבר כנסת טוען טענה של נושא חדשה, יש להביא את ההכרעה לוועדת הכנסת. על מה טענו כאן נושא חדש? על סעיף 22א. סעיף 22א לא עומד לבדו, אלא אני מפנה את חברי הוועדה לעמוד 3 להצעת החוק, פסקה 4. מדובר על הכרזה על הסמכת השירות, - - - פה חלופות שונות, ובפסקה 4 יש חלופת סל שקובעת שיתקיימו נסיבות חריגות המנויות בתוספת. כרגע התוספת להצעת החוק היא ריקה, אבל זה סעיף סל, שאם במהלך הזמן, במשך שלושת השבועות הקרובים שבהם הצעת החוק הזאת תעמוד בתוקף, ויבררו נסיבות שלא חשבה עליהן הוועדה, ב-22א קובעת הצעת החוק שראש הממשלה, שהוא השר הממונה על השירות, רשאי בצו, לאחר שהונחה בפניו המלצת צוות השרים לענייני קורונה באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לשנות את התוספת.

על כך טוען חבר הכנסת אבידר שזה נושא חדש. נושא חדש במהותו מדבר על פן אחר של הסוגיה שמונחת על שולחן הוועדה. ביקשה הכנסת לגדר את הצעת החוק, ושלא תהיה אפשרות להגניב איזשהו נושא שלא ממין העניין. לכן לעמדתי, הנושא אינו נושא חדש, אבל כאמור, הסוגיה נושא חדש אמורה לעבור להכרעת ועדת הכנסת, והוועדה לא יכולה להצביע לקריאה שנייה ושלישית עד להכרעת ועדת הכנסת בעניין. גברתי, אני חושב שזה לא בסמכות של איש לקבוע אם זה נושא חדש או לא. זו טענתי, שזה נושא חדש - - - לוועדת הכנסת.

אני מסבירה מה זה נושא חדש, והנושא יגיע להכרעת ועדת הכנסת. עלא כיפאק. אני פשוט בלחץ כי היושב-ראש אישר לנו עד 17:30. ויש עוד רביזיה. לעניין נושא חדש, אנחנו צריכים לפנות לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת צריכה להתכנס. לדעתי, היא מתכנסת. בינתיים תקבע רביזיות, אדוני היושב-ראש. ואנחנו נקבע רביזיה לעוד חצי שעה. צביקה, איך זה עוד חצי שעה? אנחנו חוזרים למליאה. אנחנו נחזור למליאה. אני אעדכן את היושב-ראש במה שמתרחש כאן, ותהיו ערניים לגבי ההודעות מטעם הוועדה. אנחנו לא יכולים לקיים את זה לפני חצי שעה.

אלא תצא הודעה מסודרת לגבי ישיבת הוועדה לעניי הרביזיה. אין לי אישור לפני חצי שעה. יכול להיות שאני אגיד לכם, אם נקבל אישור, בעוד חצי שעה. אנחנו רק מבקשים שלא תימנע מהזכות שלנו להיות פעילים במליאה, כי זו מליאה חשובה. יש הצבעות אי אמון, יש הצעות חוק מעניינות. אנחנו רוצים לדבר שם.

אז אם הוא רוצה לתת לנו לדבר פה,

רק שיעכב שם. אנחנו פשוט רוצים שם. אנחנו רשומים לדבר.

תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:13.